צוהריים טובים.

צה"ל ואי העמידה בתוכנית "ממדים ללימודים": מערך ההתרמה לחיילי צה"ל - דוח מבקר המדינה 66ב. "ממדים ללימודים" הוא כמובן רק חלק מהפרויקטים שממומנים מתרומות אבל הוא מאוד

הקשר - אני מגיע לקשר עם הידידים בארצות הברית - הוא תוך הפרת הפקודות. הפקודות אומרות שלא מקיימים קשר ישיר מולם.

זה כולל גיוס תרומות שלא עברו דרך הצינור הראשי. נכון.

אפשר גם לומר אולי שינוי מרכזי אחד, שחלק מהבעיות שהיו, לפחות הוועד למען החייל,

גזרו את המשכורות שלהם מתוך זה ועכשיו זאת אחריות של מערכת הביטחון. אני חושב שגם זו

זה כמעט ולא קורה לנו וכשאנחנו נפגשים עם התופעה הזאת, אנחנו גם יודעים לתת עליה את

הוא יודע לממש את הדירקטיבות שלנו פנימה בתוך היחידות. הוא לא מגייס תרומות,

אין כזה אירוע. אם פונה תורם ליחידה, לממונה,

צריך להבין,

צורך של אותה יחידה לאותה תרומה ואנחנו מבינים שיש כאן מצ'ינג שהוא טוב, אנחנו נאפשר את זה. במידה ולא, אנחנו גם נדע להגיד תודה אבל לא תודה. אנחנו נדע גם את זה לעשות ועשינו את זה.

אנחנו לא שומעים על מקרים כאלה. איזה כלים יש לכם לדעת שאנחנו לא שומעים כי זה לא מתקיים ולא כי, בסדר,

הערת פתיחה. אני חושבת שהיום בתוך הצבא אנחנו לא

שען כמובן על תקציבי הפרט ולייצר להם איזשהו חלק משלים מתוך הסתכלות באמת מלאה על החיילים הללו ולאפשר את כלל הכלים שאני יכולה לעשות תוך מיצוי המשאבים ולמקסם אותם כמה שאני יכולה כדי באמת

היום "יחד למען החייל" הם הגוף היחידי שמגייס את התרומות וכלל הגופים,

ה-FIDF, מתנקזים לתוכו וההם גוף היחידי שצה"ל נמצא אתו בשיח וכך הוא מנקז את כל התחום.

דרך אגב, אם מדברים על תקורות,

הביטחון וזה מהווה כשלושה אחוזים תקורות מסך הגיוס. הגיוס המדובר הוא סדר גודל של

הוא עשה את המהפך בזה שמצד אחד הוא הגדיל תקציבים בתוך הצבא למען החיילים ומה שבעבר היה מאוד מאוד נפוץ,

נעליים, אפודים וכולי, כבר לא קורה. הוא הגדיר לנו

חשוב לי לומר שאנחנו לא יכולים להחליט לאן התרומה הולכת.

שיכול לומר לי לאן להפנות את התרומה. אם דיברתם קודם על תורם שפונה ליחידה ועכשיו הוא החליט שהוא רוצה לתת לגדוד כזה או

אבל יש צפי לתרומות כמו שהיה עד עכשיו? אם אני עושה מתמטיקה נכונה, 56 מיליון שקלים לחלק לשלוש שנים, זה 19018 מיליון שקלים. כל זה היה מכספי תרומות. אני מבין שהמספרים שאת אומרת עכשיו שתצטרכו לשנה בין 50 ל-60 מיליון, זה אומר שהצרכים הם לא חסרים של בין 6,000 ל-8,000 אלא

הבנתי. הידיעה שפורסמה כביכול על 70 מיליון שקלים כאלה ואחרים שמוקצים לדבר הזה,

את אומרת שכרגע מה שאת יודעת שיש בכיס בוודאות זה את בין 24 ל-30 שאתם מסוגלים

מה זאת החלטת הממשלה עליה את מדברת?

יהיה לנו את משרד האוצר ונשמע את זה מהם באופן מסודר. לפני שאנחנו עוברים לנציגים, גם של משרד הביטחון וגם של משרד האוצר,

יצא שאנחנו נפלנו בין הכיסאות. המדינה הבטיחה משהו. אנחנו לא מאשימים את המדינה אבל בסופו של דבר הכספים הם כספי תרומות ואנחנו רוצים לשמור על אמון בין הלוחמים שמתגייסים כל שנה ושנה וכל שנה יצאו עוד לוחמים לאזרחות ויצטרכו את המלגה הזאת שהובטחה להם ולתמוך אחד בשני, אנחנו במדינה והמדינה בנו. תודה רבה. שיהיה בהצלחה בלימודים. אני רוצה להעלות את ראש אגף חיילים משוחררים,

בבקשה. אני רוצה לומר כמה דברים חשובים. אני אחדד כמה דברים. מדובר בתוכנית משותפת של צה"ל ומשרד הביטחון ו"ביחד למען החייל". מי שעומד בפרונט זה אגף חיילים משוחררים כי אנחנו מדברים על חיילים משוחררים. מדובר בלוחמי חוד משוחררים ובאוכלוסיות ייחודיות כמו בודדים. אין לי אלא להצטרף בפה מלא למה שאמרה חנה בית הלחמי ולמה שדיווח אופק.

משרד הביטחון וצה"ל, רואים חשיבות מכרעת לפתוח את ה-ש.פ. בשנת הלימודים הנוכחית. אני שמחה לומר, ואני אתחיל מהסוף, שאחרי פעילות נמרצת של מנכ"ל משרד הביטחון הנכנס מר אמיר אשל, בשיתוף של צה"ל, קרן רוטשילד הסכימה להעמיד 70 מיליון שקלים לשלושת השנים הקרובות. נתוני האמת הם שתוכנית יציבה בתשפ"ב זאת אומרת, משנת תשפ"ב ואילך אנחנו נדבר על בסביבות 11,000 לומדים בעלות של כ-64 מיליון שקלים. אלה נתונים שאנחנו בדקנו ואנחנו מאחורי המספרים האלה. הנושא עומד ממש בימים אלה, לאחר שקרן רוטשילד, כפי שראיתם גם בפרסומים, החליטה להצטרף ל"יחד למען החייל" ו-FIDF. הנושא עומד לקראת אישור של סגן הממונה על התקציבים באוצר ואני מקווה שהוא יאושר ויעלה לאישור הממשלה בשבוע הקרוב. אנחנו תכף נשמע מהאוצר כי בשיחות מוקדמות אני לא בטוח שעד כדי כך יציב. אני אומר לך כבר שלפי הנתונים שיש לנו, אם את לוקחת 70 מיליון לשלוש שנים, זה 23 מיליון לשנה, סדר גודל, ואם "יחד למען החייל" יכולים להביא בין 24 ל-30 מיליון, במקרה הטוב אנחנו עדיין קצרים ב-10 מיליון ובמקרה הגרוע ביותר מיליונים. 70 מיליון שקלים מכסים את תשפ"א. רק קרן רוטשילד יכולה לכסות יחד עם "יחד למען החייל" ו-IFDF. עלות תשפ"א היא 50

נכון. מ-2021, כמו שאת אומרת, תשפ"ב, זה 64 מיליון פחות בין 24 ל-30 מיליון.

זה בין 35 ל-40 מיליון שאנחנו נצטרך ממקור אחר. קרן רוטשילד לצורך העניין מכסה בין חצי לשני שליש של הסכום.

לא. לפי הנתונים שלנו קרן רוטשילד מעמידה 70 מיליון שקלים לשלוש שנים. לשנה או לשלוש שנים?

כששרון מרימה יד, אני מסתכלת במכתב של קרן רוטשילד. 70 מיליון שקלים לקרן לחיילים משוחררים לשם מימון מלגות לחיילים משוחררים. זה 70 מיליון לשנה או 70 מיליון שמחולקים על פני שלוש שנים? אני הבנתי שזה 70 מיליון בשנה. מה שאני קוראת עכשיו. אם זה 70 מיליון לשנה, אנחנו ניקח את העודף. נמצאת אתי על הקו שרון מ"יחד למען החייל". אנחנו מדברים על 70 מיליון שקלים של קרן רוטשילד שיהיו פרוסים על פני שלוש שנים. אז זה 23 מיליון לשנה.

זה 26 מיליון שקלים לתשפ"א ועוד 20 מיליון שקלים לשנתיים שלאחר מכן. אנחנו עדיין קצרים באזור ה-20-15 מיליון שקלים בשנה.

זה עוד תהליך שאנחנו צריכים לעשות כפי שעשינו מול קרן רוטשילד בחודשיים האחרונים. אנחנו צריכים לעשות מול מפעל הפיס כי גם למפעל הפיס יש התחייבות להשלים את התקציב הזה.

ענבל, אני מניח שנחזור אליך בהמשך. אני רוצה להעלות את משרד האוצר. אני רפרנטית ביטחון במשרד האוצר. אני אומר שמשרד הביטחון החליט לצאת לתוכנית הזאת ביוזמתו סביב שנת 2015 כאשר לא היה לו מקור חיצוני ממשרד האוצר. מלכתחילה התוכנית התבססה על כספי תרומות ובשלב הזה משרד הביטחון באמת עשה את ההערכות שלו לגבי מספר הזכאים, כספי התרומות שיגיעו והרציפות שלהן משנה לשנה. לגבי מה שנאמר עכשיו על התרומה מקרן קיסריה. אני אומר שאנחנו עדיין לא יודעים היכן זה עומד וזה נמצא עדיין בשיח מקצועי בתוך האוצר.

לכם יש איזה סוג של הסדר,

עם קרן קיסריה שהוא נוגע לדברים אחרים. נכון. הייעוד של הכסף הזה לטובת "ממדים ללימודים" או לכל דבר אחר, מי קובע אותו? אני שוב אומרת שזה איזשהו הסכם גדול של קרן קיסריה מול כל מיני גורמים שהמדינה מעוניינת להעביר להם כסף ו"ממדים ללימודים" הוא חלק מההסכם הזה אבל כאמור זה נמצא בשיח מקצועי באוצר ואנחנו עדיין לא יודעים לומר. משרד האוצר הוא זה שבסופו של דבר יקבע לאן הכסף הזה הולך? זה מה שאת אומרת לי? משרד האוצר בשיתוף עם קרן קיסריה.

זאת אומרת שעצם הייעוד שאנחנו שומעים עליו, 70 מיליון שקלים לשלוש שנים, הוא כרגע בכלל בסימן שאלה. יכול להיות שמשרד האוצר יחליט שזה צריך ללכת למקום אחר. הוא לא בסימן שאלה. בהחלט יש מגעים מול קרן קיסריה ומול משרד האוצר אבל מדובר בשיח מקצועי, מדובר בהסכם יותר רחב. אני חייבת לומר שאני לא חלק מהצוות באוצר שמסביר את הסיכום מול הקרן ולכן אני לא יודעת לומר היכן זה עומד ואיפה עומדת חלוקת הכספים ואם וכאשר היא תבוא להחלטת ממשלה. אני אשמח לברר את הסוגיה ולחזור לוועדה. את מכירה את האמירה שנאמרה לנו שאמורה להיות איזושהי החלטת ממשלה ביום ראשון? אני לא מכירה את לוח הזמנים. כמובן שככל שיעברו כספים, תידרש החלטת ממשלה. כאמור, אני לא מכירה את לוח הזמנים. אני יודעת שזה כן נמצא בתוך שיח מקצועי באוצר ובהחלט לא מוזנח. אני הבנתי אחרת. אני אומר לך מה עכשיו אני מבין ממך. הכספים של קרן קיסריה הם לא אוטונומיים לחלק אותם, שיש כל מיני מנופים או יחסים אתם שאתם שותפים להחלטה.

אני לא רוצה להיכנס לקרן קיסריה. בסדר. נלך קצת הלאה למרות שבסוף את באת לדיון על נושא מסוים. אי אפשר לא להיכנס לזה. אני רוצה לחדד את זה ברשותך. אני חושב שהאמירה הזאת, ממה שאני מבין ממך, בניגוד למה שהבנתי קודם, אני בכלל לא הבנתי למה זה צריך החלטת ממשלה אבל יכול להיות שיש דברים והיחסים של מדינת ישראל עם קרן קיסריה מונחים שם. מה שאני כן מבין עכשיו זה שאת עוד אומרת לי שעוד צריך לעשות עבודה באגף התקציבים ושעוד ממש לא בטוח שביום ראשון זה יבוא לאישור הממשלה כי עוד לא נעשתה העבודה באגף התקציבים. אני שוב אומר כמו שאמרתי. הנושא עדיין נמצא בשיח מקצועי. אני לא יכולה לערוב ללוח זמנים כזה או אחר.

אשמח לחזור לוועדה לגבי לוח זמנים כזה או אחר כשהוא יהיה. ברור לכם שבינתיים אנשים נרשמים לאוניברסיטה ולא יודעים אם יש להם כסף בשביל זה או לא. בהקשר הזה אני שוב אחזור ואומר שמשרד הביטחון החליט לצאת לתוכנית הזאת מיוזמתו בשנת 2015. הוא הסתמך על כספי תרומות שיגיעו גם בשנת 2019 ו-2020. לכן משרד הביטחון מוזמן לממן את הפער הזה מתקציבו. אבל משרד הביטחון נסמך גם על קרן קיסריה. נדמה לי שהגענו ללב הבעיה. אתם אומרים למשרד הביטחון שאתם עשיתם תוכנית, אתם התחייבתם ללוחמים, אנא הכניסו את היד לכיס ותכסו את זה, ואם אכן זה יבוא מקרן קיסריה,

זה אנחנו נחליט. פספסתי. האיכות של הסאונד היא לא כל כך טובה, אבל אני אומר שבאמת הרישא של המשפט שלך נכונה. לגבי קרן קיסריה, שוב, זה נמצא בשיח מקצועי. אני לא מכירה את לוח הזמנים המדויק אבל זה בשיח מקצועי במשרד האוצר. השיח הוא בין האוצר לקרן קיסריה או בין קרן קיסריה לצה"ל? בין האוצר לקרן. זה נמצא בשיח מקצועי באוצר.

תודה. משרד האוצר, שיש לו היום הרבה מאוד צרכים והרבה מאוד דברים חשובים, לאו דווקא מחויב להעביר את הכסף הזה ל"ממדים ללימודים". זה מביא אותנו לדורון בראון, פרוייקטור תוכנית "ממדים ללימודים",

נמצא אתנו? נמצא. תאיר את עינינו אתה. אנחנו רואים עכשיו תמונה, אחרי שחיברנו את כל הקצוות כפי שהשכל שלנו כחברי כנסת - שזה לא הלהיט הכי גדול אבל עדיין אנחנו מסוגלים לחבר דברים מאפשר. דבר בשם עצמך.

זה אומר שאין יציבות לתוכנית לא לשנה הקרובה ולא אחריה. אני לא אדבר אחרת מכפי שדיברו קודמיי. אני עובד באגף חיילים משוחררים כיועץ. ענבל אמרה את הדברים וגם שרון. יש מאמצים גדולים מאוד לגייס את הכספים. כפי שנאמר, אנחנו כבר פרסמנו שהתוכנית ב-1 בספטמבר הקרוב נפתחת להרשמה. זה פורסם באתר וזה מה שאמור לקרות. אני כולי תקווה שכל הדיונים למיניהם שצריכים להתבצע ייפתרו והדברים יקבלו את הפתרון לאורך זמן. כמי שעוסק בתוכנית כבר שלוש שנים, אני מסכים לגמרי שהחיילים המשוחררים מאוד זקוקים לה, מאוד מעריכים אותה ומאוד מרוצים ממנה. אני לא חושב שיש כאן מישהו שחולק על העניין הזה. כשאתה אומר לי כחייל משוחרר, או לאופק שדיבר קודם, שב-1 בספטמבר זה נפתח להרשמה, אתה לא אומר לי שזה נפתח להרשמה אם אכן יהיה כסף. ב-1 בספטמבר יגיעו החיילים האלה כדי להירשם ולא יהיה כסף, זה משבר אמון ממדרגה ראשונה. ברשותך, בעניין הזה אני מעדיף לתת את רשות הדיבור לענבל ולשרון.

אמרו לי שאתה הפרוייקטור ולכן פניתי אליך. אני אחזור לשרון הרמון. אני מוציא לפועל את התוכנית. אני רוצה להוסיף אחרי האמירות של הנציגה ממשרד האוצר, אולי זה לא המקום שלי אבל אני לא יכולה להתאפק כי יש לי ביד מסמך מה-9 בינואר 2019 שחתום עליו סגן יושב ראש קרן אדמונד דה רוטשילד והמסמך מופנה לשר האוצר דאז מר משה כחלון ולעוד אנשים נוספים כמו הרב יצחק כהן סגן השר, לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולמר יוגב גרדוס שהוא סגן הממונה. הם כותבים כאן בצורה מפורשת, אחרי שהיו המפגשים עם כל הגורמים הנוגעים בדבר מפעל הפיס,

משרד הביטחון וכדומה שהם מאשרים את התרומה של ה-70 מיליון שקלים לקרן שלנו על מנת לתת את המלגות לחיילים המשוחררים, ואני מצטטת: "אנו שמחים לעדכן שבקשת התרומה אושרה על ידי דירקטוריון הקרן". זה הופנה לאוצר. א אותו מסמך יש לנו גם ממפעל הפיס. כלומר, לא הייתה כאן יציאה לדרך באופן חובבני. צר לי לומר את זה. זה מה שיצא וכולם אמרו כן, כולל השר דאז ואנשיו. עכשיו הגענו לזמן, אחרי שלוש שנים, שאנחנו זקוקים לתמיכה הזו של מי שממונה על מהדברים האלה וזה ייתן לנו אוויר לנשימה ונוכל לעמוד מאחורי התוכנית הזאת. לא הייתה כאן יציאה לדרך באופן חובבני, אני מבין אותך לחלוטין, אבל גם לא הייתה במשך שנה וחצי נעילה של הדבר הזה כך שזה לא ייפתח לוויכוח בקיץ 2020. נכון, אבל גם לא הייתה ממשלה. לא היה לנו עם מי לעבוד. אגף התקציבים היה. סגן השר איציק כהן היה אז ונמצא היום ולדעתי יהיה לנצח. כל מי שאת מדברת עליו היה בתפקידו, כולל יוגב גרדוס שלדעתי היה אז בתפקידו. אני לא מפנה את הביקורת כלפיך אישית אבל אני אומר שבסופו של דבר כשיש מכתב כזה שהוא פנימי ממשלתי, הצפי שלי כאזרח ובטח כחייל משוחרר הוא שהדבר הזה יינעל ושהוא לא ייפתח מחדש לוויכוח שנה וחצי אחר כך. אתה כנראה צודק. אין לי מה לומר. שאלה נוספת אליך. אם הדבר הזה לא ייסגר עד 1 בספטמבר, האם זה אפשרי או האם תהיה כוונה ל"יחד למען החייל" לומר שאנחנו נכסה את הפער של בערך 25 מיליון שקלים שצריך לשנת הלימודים כדי לפתוח את שנת הלימודים תשפ"א ונתחשבן אחר כך, כדי לתת מידה של ודאות לחיילים כמו אופק שרוצים להירשם ללימודים? התשובה היא חד משמעית לא. לא מסוגלים לעשות את זה. אנחנו לכתחילה דיברנו על אפיקים מאוד מאוד גדולים של גיוס תרומות. אנחנו לא מסוגלים, בטח לא בעת הזו. אני חושב שצריך לסכם את מה שכולנו רואים. מה שאנחנו מבינים שזה לא מספיק שקרן קיסריה אומרת כן אלא משרד האוצר צריך לאשר את קרן קיסריה מסיבות שאנחנו לא מודעים להן.

רק כדי לסבר את האוזן. למיטב ידיעתי ההסדר עם קרן קיסריה הוא סדר גודל של חצי מיליארד שקלים. בדיוק. זה דיון מאוד גדול בין מדינת ישראל לקרן קיסריה שהוא בסדר גמור. נכון. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לבקש ממדינת ישראל, לצורך העניין ממשרד האוצר, שלמרות הדיון הגדול שיש לה עם קרן קיסריה, ואולי גם עם מפעל הפיס, בהתחשב בזה שצריך להירשם ללימודים, בהתחשב בזה שצה"ל לא סתם ומדינת ישראל דרך צה"ל ודרך גופים אחרים נתן מילה ללוחמים שהם ישתחררו ותהיה להם התוכנית "ממדים ללימודים", את המלגה, את זה צריך להוציא מהדיון ולהעביר את זה לאגודה המשותפת ולומר לחיילים תודה לכם על השירות,

תתחילו ללמוד. זה מה שאנחנו צריכים לוודא שקורה מחר בבוקר. אני הולך יותר רחוק. ברגע שאתה יוצא עם תוכנית כזאת ואתה מודיע לחיילים שיש תוכנית כזאת, אותם חיילים שהיו לוחמים ותרמו למען המדינה וסיכנו את חייהם למען המדינה, בכל מצב, אפילו אם קרן קיסריה, מפעל הפיס וכל גוף אחר, אין לו את האפשרות להביא את התרומה, כי אנחנו רואים עכשיו שהנושא לא תקוע בקרן קיסריה אלא תקוע כאן אצלנו במשרד האוצר המדינה צריכה לדאוג שאותם חיילים יקבלו את זה בכל מצב. הרישום לאוניברסיטה התחיל לפני חודש-חודש וחצי. לא יכול להיות שסטודנט ילך להירשם לאוניברסיטה והוא עוד לא יודע אם יקבל את המימון מהקרן או לא יקבל. זה צריך להיות במקביל לפתיחת הרישום באוניברסיטה ופתיחת הקרן צריכה להיות באותו זמן. אלה הדברים אתם אנחנו צריכים לצאת מכאן. אני מצטרף לשני חבריי. זה מצב בלתי נסבל. "ממדים ללימודים", זאת לא רק תוכנית של מלגות או איזושהי הטבה לחיילים משוחררים. מ"מדים ללימודים", זו אמירה ערכית וכמו שאמרתי בהתחלה,

במידה רבה אמר את זה אופק בדרך אגב במספר חודשי קבע. מספר חודשי הקבע האלה קשורים לפיצוי שהאוצר נתן למשרד הביטחון עבור קיצור השירות. אלעזר ואני מכירים את זה היטב מדיוני הוועדה בה היינו חברים. זה מודל שלם שאומר שעם השינויים שיהיו בדרכי השירות בצה"ל ועם הצורך לשמר את ערכו של השירות הקרבי ואת איכות האנשים שמגיעים לשירות הקרבי ולייחד את השירות הקרבי של אנשים המסכנים את נפשם, וכאן אני משתמש בביטוי של אלעזר שאמר שאלה אנשים שעלולים להיפגע מאש שטוחת מסלול ואני מצטט במדויק. "ממדים ללימודים" זו הדרך הכי ערכית, הכי נקייה, הכי ברורה ולא לחינם בחר בה הרמטכ"ל הקודם ובצדק. היכן שהמערכת כושלת לחלוטין ואני עכשיו לא מחלק את האשמה בין משרד הביטחון למשרד האוצר וכן הלאה - בסוף מדובר בסכומי כסף שהם לא גדולים יחסית לסכומים שאנחנו מדברים עליהם בתקציב הביטחון, ביצירת התוכנית הזאת והאמירה של האוצר שמשרד הביטחון יצא אליה על דעת עצמו, היא בסדר אבל הוא יצא אליה על דעת עצמו כבר לפני שנים ואם משרד האוצר לא התכוון לייצר יחד עם משרד הביטחון יציבות ראויה, הדבר הזה היה צריך לעלות על השולחן לפני שנים. לא יכול להיות ששלוש-ארבע שנים אחרי שהתוכנית הזאת התחילה, חייל שמשתחרר ורואה בעצמו זכאי לתוכנית הזאת לא ידע אם הוא יקבל את הכסף או לא. אנחנו עוד מעט בתחילת אוגוסט ושנת הלימודים מתחילה באוקטובר וההרשמה מתחילה בספטמבר. לכן הקריאה של הוועדה - ואנחנו נעקוב אחרי זה ואנחנו נקבע כאן דיון המשך לתחילת ספטמבר בנושא הזה כדי לראות היכן הדברים עומדים היא מאוד פשוטה. קודם כל תוודאו ולצורך העניין, תוודאו זה כל המערכת הממשלתית שהכסף שצריך להיות, ה-25 מיליון שקלים הנוספים שצריך בשביל להוציא לפועל את שנת תשפ"א, נמצאים שם ב-1 בספטמבר, כך שחייל שזכאי למלגה ידע שהוא מקבל אותה ב-1 בספטמבר. אחר כך לסדר כל מה שצריך עם קרן קיסריה או עם כל מקור אחר או אפילו בתוך "יחד למען החייל" עצמו. זאת תוכנית דגל, זאת תוכנית דגל בצדק, זאת תוכנית דגל ראויה, זה משבר אמון שכבר קורה וראינו אותו גם בפניות שהגיעו אלינו וגם במעט הדברים יחסית שהגיעו לתקשורת. זה משבר אמון שכבר קורה בין המערכת לבין החיילים הקרביים המשוחררים. הדבר הזה חייב להסתדר עד ה-1 בספטמבר בדרך כזו או אחרת ואנחנו כאמור נקיים על זה דיון מעקב.

הישיבה הסתיימה בשעה 13:31. הישיבה ננעלה בשעה 13:31.